אנחנו פותחים את דיון ועדת הכלכלה בנושא: השתלטות ההסתדרות על נמלי הים, המובילה להחרפה של יוקר המחייה ושיבושים כבדים בשרשרת האספקה. יוזמי הדיון: חברי הכנסת שרן השכל ויום טוב כלפון. יום טוב, רק לפני שתתחיל, אני רוצה לעשות סדר, אני מבין שזה דיון שעלול לעורר הרבה אמוציות. יש סדר בוועדת כלכלה, כל דובר מדבר כשלוש דקות. אף אחד לא מפריע לשני. הערות ביניים מקובלות בגדר הנורמה לחברים פה, רק חברי כנסת יכולים להעיר הערות ביניים, כל השאר, אנא מכם, אל תגרמו לי לנהל את הדיון הזה ביד קשה. בסופו של דבר, כולנו רוצים לצאת מפה עם תוצאה אמתית. אחרי שאמרנו את זה, בואו נפתח בטוב. חבר הכנסת כלפון, בבקשה. תודה רבה אדוני יושב-ראש הישיבה, וברכות רון. אנחנו מדברים מדי יום על הבעיה החמורה של יוקר המחייה במדינת ישראל. אחד הגורמים הבולטים ביותר ליוקר המחייה שכולנו חווים אותו, נמצא מתחת לאף שלנו, בנמלים שלנו כאן במדינת ישראל. כולנו ערים לכך שיש תופעה עולמית ומשבר עולמי סביב ההובלה הימית ועליית מחירים מטורפת, אני מדבר על עלייה של 500%-600% במחירי התובלה הימית, עצם היכולת שלנו להשפיע עליה כמדינה מוגבלת בעניין הזה. אבל יש דברים שאנחנו כן יכולים להשפיע עליהם,

ויש היום למעשה פקק, ואני רוצה לספר שהייתי שבוע שעבר בביקור באשקלון, ומאשקלון רואים את הפקק של האניות של נמל אשדוד. למעשה הפקק הזה נגרם על ידי קושי של ארגוני עובדים, של ההסתדרות, זאת אומרת גורם שכן יש לנו שליטה עליו וזה בשונה מהמחירים. אדוני היושב-ראש, לא נוכל להוריד 300% מ-600%, למדינת ישראל אין באמת השפעה על הדברים האלה. אבל על הדברים שיש לנו השפעה, ובפועל הפקק הזה גורם מדי יום לעלויות מטורפות שמצטברות למיליוני שקלים שבסופו של דבר, הכסף הזה, מתגלגל ומגיע למחיר הסופי של המוצר, לצרכן. הצרכן בסוף, אזרחי ישראל משלמים את מחיר הפקק שנמצא כרגע מול חופי מדינת ישראל. זה הצרכן בסופר, זה האזרח שרוצה לקנות דירה, כי אנחנו רואים שחלק מהדברים כמו למשל פלדה, ואניות פלדה וחומרי בנייה שלא מגיעים ולא נכנסים לישראל, אז יש לנו כבר מצב מטורף של עליית מחירי הדיור. בסופו של דבר האזרח הישראלי ישלם יותר כשהוא יקנה דירה. האזרח הישראלי ישלם יותר כשהוא יקנה מוצר בסופר.

סליחה שאני אומר את זה, בגלל ארגוני עובדים, בגלל ההסתדרות. ההסתדרות בסוף גורמת לכך שיש יוקר מחייה. אני לא אומר שההסתדרות היא האשם העיקרי או האשם היחידי, יש המון גורמים, אבל בסופו של דבר צריך להגיד כאן את האמת: ההסתדרות יש לה פה אחריות מסוימת לתופעה הזו. לכן כינסנו את הדיון היום, כי אנחנו רוצים לשחרר את הפקק. לשחרר את הפקק כדי בסוף לעזור לאזרחי מדינת ישראל כך שישלמו מחיר יותר הוגן כשהם קונים מוצרים בסופר או כשהם קונים דירה או כל דבר אחר, זו מטרת הדיון. לא ארחיב יותר מכך כי יש לא מעט דוברים, תודה רבה על קיום הדיון. אני מקווה שבשורות יצאו מפה היום. תודה רבה חבר הכנסת כלפון. מצטרפת אלינו חברת הכנסת שרן השכל, שגם יזמה את הדיון.

תודה רבה, זה בהחלט דיון חשוב מאוד, אני חושבת שכשחבר הכנסת יעקב מרגי, היה כאן יושב-ראש הוועדה, היה לנו אותו סיפור בעניין הנמלים עם התבואות, עם החיטה, שבאמת היו תורים ארוכים. קיימנו דיון אז. אנחנו רואים שהדבר הזה פשוט לא נפתר. לא נפתר. הבעיה נמשכת כבר שנים. חבר'ה, לפני מספר שבועות כמעט 90 אניות המתינו בפקק תעבורתי מחוץ לנמל חיפה. בואו תגידו לי אם מדינת ישראל צריכה BDS כשעוצרים את הסחורות שלה על הגבול ופשוט לא מאפשרים להכניס את הדברים האלה.

הדבר הזה משליך בצורה ישירה על יוקר המחייה. מדינת ישראל לא מסוגלת לייצר לעצמה למשל מספיק חיטה. היא זקוקה לאותה תוצרת שמגיעה מחו"ל. אתם יודעים איזה קנסות הם משלמים על המתנה לפעמים גם חודש שלם בכניסה לנמלים? פרסם אחד העיתונאים, אודי עציון ונדיב זומר: מחיר המשבר בנמלים, 50 מיליון שקל ביום, מיליארד שקל בשלושה שבועות. עכשיו בואו תוסיפו את המחירים האלה למחיר הלחם, למחיר המזון, למחירי הבנייה. איך אתם חושבים שמגיע ברזל? קרמיקות? מה לא. מי משלם על זה בסוף? אותו אזרח בקצה שמשלם לא רק על תוצרת שהיא גם כך לא זולה, לא רק על תוצרת שגם כך יש עליה מיסוי והיטלים ומגבלות לא נורמליות שמייקרות את המוצר, עכשיו יש מס נוסף, מס נמל. הדבר הזה הוא פשוט בלתי נתפס. אם אנחנו לא נדע לפעול ולשחרר אחת ולתמיד את הפקקים האלה, וליצור תחרות אמיתית בין הנמלים, תחרות אמיתית, שהם יתחרו, ואותם אניות יגיעו לנמל שלהם כדי לפרוק, איך אנחנו לא מסוגלים לייצר מנגנון כזה? ברגע שזה יקרה, אתם תראו איך אנחנו חותכים את המחירים ביוקר המחייה, ובכל מה שאזרח ואזרח משלם ביום יום, בין אם זה בסופר, בין אם זה ברכישת דירה, בין אם זה כמעט בכל מוצר שאנחנו רוכשים כמו קוסמטיקה וכולי.

הדיון הזה הוא קריטי, הוא חשוב, הוא משפיע על הכיס של כולנו, מהאזרח הכי קטן שמשלם גם לפעמים 200 שקל בסופר ומוריד לפעמים מצרכים, זה משפיע עליו, ועד לגדול ביותר במדינת ישראל. תודה רבה על ההיענות בעצם קיום הדיון ואני מקווה כמובן לשמוע מהמשרדים הרלוונטיים איך אנחנו מתמודדים עם המשבר האדיר הזה. תודה רבה. ראשון חברי הכנסת, סגן השר אביר קארה, בבקשה. זהו דיון חשוב מאוד, אני רוצה להודות לשרן ולחבר הכנסת יום טוב כלפון, על היוזמה הזאת. אני תמיד שמח לשתף איתכם פעולה. פה באירוע הזה זה אולי אחד הדיונים הכי חשובים שמגיעים היום לכנסת. עשיתם לו את היום, דיברתם על ההסתדרות בכותרת, עשיתם לו את היום. אני לא יודע אם אתה ראית - - - תקשיב לי, עם השביתות האיטלקיות האלה אי אפשר להמשיך ככה. זה לא נורמלי. אז דיברנו בדיון שלך שחייבים לייעל את מערך העובדים.

אם אנחנו נרצה לשמוע את כולם,

הנושא של הדיון הזה הוא השתלטות ההסתדרות על נמלי הים של מדינת ישראל. זה ממש השתלטות פושעת. זה קבוצה ששולטת בכניסה למדינת ישראל. פוגעת בכל אזרח במדינת ישראל, ועוד מה, גם הרבה מאוד פעמים יש להם את החוצפה לבוא ולהגיד שהם אלה שמייצגים את העובדים. כמה עובדים יכלו לעבוד היום ברציפים שאתם לא נותנים להם לפעול? מכמה עובדים את מונעים היום לפעול במדינת ישראל? מכמה אנשים אתם מונעים פרנסה? הדבר הזה הוא דבר שלא יכול להעלות על הדעת. ולא יכול להיות שכשאנחנו מסתכלים על הדבר הזה, מדובר בפגיעה בחלשים ביותר בחברה הישראלית, כי כשהמחירים עולים ודיברה פה שרן על מחירי הברזל, וכשאתה מעלה, ואנחנו מדינה שמפקחת לצערי על מחירי החלב, כמה כסף משפיעה עלות התבואה למדינת ישראל שהאניות האלה ממתינות שם בתור, כמה זה משפיע על מחיר החלב? כל אחד מאזרחי ישראל יכול לקחת את זה בחשבון. מדובר ב-20,000, 30,000 דולר לפעמים, תשלום שאותו יבואן צריך לשלם.

הגדילו ועשו,

החברים האלה, הם כבר לא מאיימים בשביתה, שביתה זה כלום, הם מאיימים ישירות על היבואן, שאם הוא יעז לפרוק בנמל מפרץ חיפה, או חס ושלום הם יפרקו ברציף 28 - - - אולי תסיר חסינות ואז תדבר את כל מה שאתה אומר.

אתה כתבת בדיוק, אתה אמרת, יש לי סרטון שלך - - - תסיר חסינות, תאמין לי - - - קודם כל יש לי סרטון שלך, זה דבר ראשון. ודבר שני, אני אומר לך שאתה לא מאיים עלי. רגע, אביר, תעצור. אדוני - - - הימים שהייתם מפחידים אנשים במדינת ישראל הסתיימו,

אביר, תירגע. פעם אחרונה שמפריעים לחברי כנסת באמצע דבריהם, בפעם השנייה יוצאים מהוועדה. אביר, בבקשה. בכל מקרה, יש פה לא רק פגיעה בחלשים בחברה, לא רק ביוקר המחייה, יש פה גם פגיעה ממשית בעובדים שיכולים מחר לעבוד ולקבל שכר גבוה. השכר בנמלים הוא לא שכר רעב, הוא שכר גבוה, ואם אנחנו מחר פותחים את רציף 28 באשדוד, שאני יודע שקצת יותר קשה לפתוח אותו,

אבל לפחות במפרץ חיפה שיש שם חברה פרטית שרוצה לעבוד והיא תעבוד מחר, כי יש בעל בית שצריך למקסם את הרווחים שלו. אז הוא יעבוד גם 24 שעות ביממה, ואנו נוכל, והם אומרים בעצמם: אני רוצה לפרוק. אני קורא למשרד התחבורה לא לפחד מאף אחד, לא מאיומים של שביתות ולא מדברים כאלה. אני חושב שהנושא הזה של האיומים, הגיע הזמן שגם מדינת ישראל תדע שכאשר מישהו פוגע בה בצורה כזו, זה כמו אויב שנמצא בתוכנו. אני חושב שזו תפיסת עולם אולי, אבל כמו אויב שנמצא בתוכנו, משתלט והשתלט על מדינת ישראל. אני חושב שמקרים כאלה ראוי שמדינת ישראל תדע גם להפעיל כוח כמו כל קבוצה אחרת. אגיד את זה בסיכום של הדברים: אתמול עמדו 60 אניות בחוץ, וצריך להבין שאף אחד לא רוצה לבוא לישראל. אני חושב שאם ההסתדרות רוצה לסייע לנו להוריד את יוקר המחייה במדינת ישראל, פשוט שלא תפריע להפעיל את הרציפים החדשים שעומדים במדינת ישראל ומחכים. ראיתי גם תמונות שמחכים, פשוט פנוי לחלוטין להכניס שם עוד אניות. צריך לזכור שיש הרבה מאוד חברות ספנות שלא מוכנות לבוא לישראל והן דורשות יותר כסף. מי שרוצה לפרוק בלרנקה, פורק ב-25 דולר לטון. מי שרוצה בישראל, זה 45 דולר לטון. מתמחרים את הפקק כבר מראש. הדבר הזה לא יכול להימשך, הגיע הזמן שנביא את זה לסיום.

תודה רבה חבר הכנסת קארה. נעשה סוג של דו שיח, נעבור רגע להסתדרות, נשמע אתכם, נחזור לחברי הכנסת, נגיע למשרדי הממשלה. בבקשה, אבי אדרי, יושב-ראש איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות הכללית. לא סתם אמרתי לחבר הכנסת קארה שתסיר את החסינות, כשאתה אומר על ארגון עובדים שמייצג 850,000 עובדים במדינת ישראל שהוא אויב, שים לב באיזה טרמינולוגיה אתה משתמש, כתבתי: פושעת, הסתדרות פושעת. זאת ההסתדרות שמייצגת 850,000 עובדים. ב-1932, האנשים שאתה לא מאמין בהם חושבים את אותו דבר. הגיע הזמן שבאמת ניישם את תורתו של ז'בוטינסקי וכן נשבור. 850,000 עובדים שאתה פוגע בהם. אתם פוגעים בעובדים. אתה לא - - - רק שלא יבזבז לי את הזמן,

אגיד לכם משהו, אני יודע, אני מכיר את עבודת הכנסת, עבודת הכנסת היא עבודה רצינית. יש מחלקת מחקר בכנסת, הייתי מצפה מחברת הכנסת השכל וחבר הכנסת כלפון, לפנות ליחידה המופלאה הזאת, ולעשות מחקר - - - אדוני, אתה לא נותן ציונים לחברי הכנסת.

לעשות מחקר כמה שביתות היו בתשע השנים האחרונות בנמלי הים. כמה שביתות איטלקיות היו? אתם לא צריכים. איך זה משפיע. אתם חיים בשביתה

סלחי לי, זה הזמן שלי לדבר. כמה פעמים משמרת לא אוישה? אמרתם שאין עובדים. הוא אמר ב"כאן" 11 שהוא יפעל נקודתית נגד כל אנייה. למה אתם לא מאשרים למנהל הנמל לאייש את המשמרות בעובדים חדשים?

למה אתם לא מאשרים תקנים?

חברת הכנסת השכל, קריאת ביניים זה בסדר

בואו ניתן לו לסיים את מה שהוא רוצה להגיד. אמרתי שכבר בחסות החסינות אפשר להגיד הכול. זה העניין, זה הבעיה. תסירו חסינויות ובוא נבחן את זה במבחן משפטי.

אתה חושב - - - על מה שאת רוצה, על מה שכתבת, על המכתב שלך אני מוכן. אני מבין שלהסתדרות אין מה לומר לדיון כאן חוץ מלנסות ולהשתלח בחברי כנסת. מה פתאום, הוא בכלל לא רוצה. הוא רוצה כמו שהוא פועל נגד הציבור יום יום, הוא רוצה לפעול נגד חברי כנסת. פה התהפכו היוצרות, מדובר בבן אדם שחושב שהוא מנהל את מדינת ישראל.

אני רוצה שתישאר איתנו לאורך כל הדיון. המענה שלך אומר דרשני, במקום לתת לנו את הנתונים, אתה תוקף את חברי הכנסת שיוזמים את הדיון.

שלך אומר דרשני, אתה תוקף את חברי הכנסת במקום לענות לעניין. זה אומר הכול עליך. חבר הכנסת כלפון, אתה יוזם הדיון, קריאה ראשונה לחבר הכנסת כלפון.

רק חשוב לי דבר אחד לתקן - - - לא, תן לו לסיים לדבר.

הבן אדם הזה אמר ב"כאן" 11, שהוא יפעל נקודתית נגד יבואנים במדינת ישראל שיפרקו בנמל חיפה. אביר, תן לקיים דיון. אתה מדבר על פושעים? חבר הכנסת קארה, קריאה אחת וחצי, תירגע. אני רוצה לצטט את מה שאמר אתמול ההירארכיה הכי בכירה בעולם הכלכלי בישראל שזה שר האוצר. שר האוצר אמר, טרי-טרי מאתמול, בראיון לרשת ב': הגורמים של עליות המחירים הם עלויות ההובלה הימית.

למה להפריע לי? מותר לי. חבר הכנסת מרגי. מותר לו, מותר לו קריאת ביניים, זה בסדר. מה שאסור לך, לי מותר. נכון, אבל לא צריך - - - בשולחן הזה כן. האדון צריך להמשיך בדיון. קריאת ביניים זה בסדר.

אתם לא מבינים שהוא חושב שהוא המעסיק שלי שלנו,

גם המעסיק שלי. אל תתבלבל. חברים, הוא לא מצליח לסיים משפט. יש לך שני משפטים, תתמצת את מה שאתה רוצה להגיד. אתה מבזבז את הזמן בהשתלחות בחברי כנסת.

אז הנה, יש לך דקה,

תגיד מה שאתה רוצה להגיד. עלויות ההובלה הימית גבוהות בערך פי שמונה ממחיריהן הממוצעים בתקופה שלפני מגפת הקורונה. אלה עובדות.

איפה ההסתדרות פה אשמה?

המחיר הממוצע - - - דבר על

המחיר הממוצע - - - דבר על היעילות בנמלים. אתה מדבר איתי על יוקר מחייה? חבר הכנסת מרגי, תהיה לך - - - אלה עובדות ליוקר המחייה. לא רק ספקולציות. חברי הכנסת, לכולכם תהיה הזדמנות לדבר. תנו להם להשיב. להמחשה: יבוא מכולה ממזרח אסיה לים התיכון עלה בשנה האחרונה ב-500%. מ-2,000 דולר ל-14,000 דולר. איפה ההסתדרות פה אשמה? בדיון בוועדה הזו, לא ועדה אחרת, דנה דובר, מאגף תקציבים אומרת: מה שגורם ליוקר בעלויות ההובלה הם המחסור במכולות שמביא לעלייה של מחיר פר מכולה. לא ההסתדרות. בעקבות משבר הקורונה, השוק העולמי סובל מהיצע נמוך של כוח אדם בעוד שבמקביל, ביקושים מוגברים לסחורות, בכך נוצר צוואר בקבוק שסחורות בנמלים רבים בעולם שהוביל לעליית מחירים בכל סוגי השילוח. הנפט, הגז והחשמל מתייקרים בכל העולם, זה גם מה שאמר שר האוצר. 50% מעליות המחירים האחרונות נגרמו עקב עליות במחירי האנרגיה. נדב פודולר, מנהל תחום צוות מאקרו ותחזיות, יושב פה בוועדה הזאת ואומר: שכל הסיפור של הגודש בנמלים, מסתכם ב-0.1%. ואם אני לא טועה, אחד מחברי הכנסת אמר, בוא נפזר את הוועדה אם זה זה. בואו נעסוק בעובדות. העומסים בנמלים נמצאים רק בתחום של מטען כללי בלבד. היה זינוק חריג, לא קשור להסתדרות, ב-20.2% בהיקף המטען הכללי ששונע לישראל. מדובר בשיא של כל הזמנים בתנועת מטען כללי בישראל. זאת תופעה עולמית. מה הקשר להסתדרות? עלייה בהיקפי הבנייה 8.2% לעומת השנה שעברה. מה קשורה פה ההסתדרות? אף אחד לא טען שאתה קשור לעליית המחירים בכל העולם. - - - על מה אתם מלינים? בגופך,

הדבר יחיד שאתה עושה זה לא לתת לעבוד ברציפים אחרים. חבר הכנסת קארה - - - אביר, אנחנו מתאפקים ואתה קופץ כל שניה.

אז גם אני מתאפק, גם לי יש מה לומר, לא רק לך. חבר הכנסת מרגי, תודה לך. אביר, אני מבקש ממך פעם אחרונה לגלות איפוק. כל דיון ככה איתו.

בבקשה, אבי. אני מפנה אתכם, לא לדברים שלנו אלא למנהל רשות הספנות והנמלים,

זו הדמות הכי בכירה בעולם הנמלים. הוא ישב בוועדה הזאת ומה הוא אמר: רובם ככולם מוצרי צריכה,

מה שהאזרח הקטן צורך מגיעים באניות מכולה, ושם אין עיכוב בכלל. לא אבי אדרי אומר את זה, לא ההסתדרות אומרת את זה. אבי, משפט אחרון. הייתי שמח שאם הייתי - - - יש לנו המון דוברים, זה נושא שכולם רוצים להביא פה. בבקשה אבי, משפט אחרון. אני רוצה לשמוע גם את נציגי הממשלה שנמצאים פה לתת תשובות. אין בעיה, אשים את הניירות בצד. אני חי בעולם של עובדות. כשמביאים אותי לוועדה כזו, מביאים את ההסתדרות לוועדה כזו,

הייתי מצפה שיגידו כמה שביתות היו בנמלים - - - אתה לא יכול - - - אביר, אף אחד לא מגיב, אף אחד לא מגיב.

אבל הוא לא יכול לשבות,

בגלל זה הוא לא שובת. אביר - - - אבי, בבקשה.

לא צריך להיות בבית משפט, בתי הדין - - - יש לך צו לא לשבות. אביר, תגיד אחרי זה מה שתרצה. בתי הדין במהלך תשע השנים האחרונות דנו בכל מה שהיה בנמלים. אין שום שביתה בנמלים, אין שום עיצומים בנמלים. האירועים באים ממקום אחר ומניתי רק את חלקם. עכשיו מה לעשות, אנחנו שותפים, ואני אומר את זה לכל חברי הוועדה, אנחנו שותפים לכל מה שתרצו. אבל לא באים מהמקום שבאתם: ההסתדרות, הפכתם אותנו לארגון פשע. מארגון שדואג ונלחם למען העובדים, הפכתם אותנו לארגון פשע. מה שהייתי מצפה הוא שתבואו עם עובדות, תבואו עם רעיונות,

אנחנו יודעים להיות שותפים. תתאפק, תשמע. באהבה גדולה.

אני רוצה להוריד את הלהבות, ולעבור למשרד התחבורה שנמצאים אתנו. נמצאת אתנו, עורכת הדין סיגלית ברקאי. שנייה, עצה: משרד ממשלתי צריך עובדות להגיב אליהם. אני רוצה שיגיבו למה שאמרנו עכשיו, לדברים האלה, ואז נעבור לחברי הכנסת עוד פעם. אמרנו לסירוגין. אז אחד אחד עושים. נשמע את עורכת הדין ברקאי ואחרי זה נעבור לחברי הכנסת. בבקשה. אני מעבירה את זכות הדיבור לצביקה שפירא, מרספ"ן. אל תפחדו, תאמרו. ממילא לא תעזרו כלום, לא מעניין אתכם, הנמלים לא מעניינים אתכם.

בבקשה. יש לך דקה וחצי, שמעת את הדברים, אנו עוד נחזור עוד כמה פעמים, בגלל זה אנחנו נהיה תמציתיים. הם מבוהלים, תרגיע אותם. בבקשה. קוראים לי צביקה שפירא, מנהל אגף כלכלה וקשרי חוץ ברשות הספנות והנמלים ממשרד התחבורה. רציתי להתחיל ולומר, שזה ההתחלה וגם השורה התחתונה שלנו שאנחנו חושבים, כמובן בישראל כמו בכל העולם יש עלייה גדולה מאוד בביקושים, וזה משהו שלא חווינו אותו כבר הרבה זמן, אבל להערכתנו עיקר הבעיה היא בעיקר מחסור בעובדים, בכוח אדם מקצועי וזמין. ונכון, גם קודמי מקודם אמרו, וכולם יודעים שאין כמעט עיכובים בתחום של הספנות הקווית, של המכולות. ועיקר העומסים ניכרים בעיקר במטען הכללי ואלו אניות ש - - - למה במטען הכללי ולא באחרות? אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה - - - יש תור תפעולי. סוד כמוס. רק נמל אחד יכול לתפעל את זה, אין תחרות.

יש להם מונופול על המכולות הכלליות. כל מה שצריך לדבר זה על הפיל שבחדר. אז צריך בסך הכול לפתוח את זה גם לנמלים האחרים. למה הם לא פותחים?

בואו ניתן להשלים משפט, אחרי זה לכולכם יש זכות דיבור.

שאלה זה טוב, אבל אחרי זה זה נהיה דו שיח. בבקשה, לסיכום. לגבי התור התפעולי, אני רוצה לענות לחברת הכנסת המכובדת שהתור התפעולי קובע רק את סדר הכניסה והיציאה. הבעיה היא שכשמגיעים לרציפים, אז בעיקר בתחום של אניות המטען הכללי לדוגמה, כשנותנים שם בקושי צוות אחד. נותנים צוות אחד ולא בכל המשמרות. לעומת זאת במכולות מקבלים הרבה יותר תשומות. אז למה אתם לא מאפשרים לנמל הצפוני גם לפרוק את המטען הכללי? אני חושב שאם היית - - אתם מתנגדים. - - קוראת קצת עיתונים, אז בנמל הצפוני, למי את מתכוונת ל-SIPG ? למי את מתכוונת?

אז נפרקו שם. יש לנו את מר צוקרמן, שהוא מהנמל הצפוני, ונפרקו שם גם אניות של מטען כללי לאחרונה, וגם בנמל הדרום. בנושא הזה נמצא איתנו הנציג הרלוונטי שיענה. תודה רבה. רגע, רגע, צריך משהו פרקטי, אין משהו פרקטי? משרד התחבורה? אביר קארה, אתה לא מנהל את הדיון.

אנחנו חוזרים לחברי הכנסת, חבר הכנסת אורי מקלב,

תודה רבה אדוני היושב-ראש, תודה רבה למבקשי הדיון המהיר, אני רוצה רק להגיד לכם שאין לי ספק שהכוונות שלכם הן כוונות טובות, וכוונות נכונות וגם דחופות. אבל אני חושב שהכותרת ששמתם בבקשה היא לא נכונה, והעובדה עכשיו שאנחנו נמצאים בדיון עכשיו, האם ההסתדרות היא ארגון פשע או לא, לא לשם אנחנו רוצים לכוון. לא בזה נפתור את הבעיה. יש לנו בעיה. ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים ללמוד מהשועל, השועל בשונה משאר החיות, בא ואמר: אני לא באתי לריב עם השומר, באתי לאכול את הענבים שבתוך הכרם. והוא מצא את הדרכים ועשה הכול כדי להגיע לזה, ולשמה הוא חתר. אין ספק שאנחנו נמצאים בתקופה בין-לאומית קשה בכל נושא ההובלה, אבל דווקא בגלל התקופה הקשה וגם תקופה שהיא לא הולכת להיפסק כפי שזה נראה ולפי התחזיות, היא הולכת להימשך, ואולי אפילו להתגבר, דווקא אז אנחנו צריכים להיכנס ולראות איך אנחנו פותרים. גם עם משא ומתן נכון ויעיל ומהיר, ולפעמים צריך להקריב משהו ולתת ולהתגמש במשא ומתן כדי להגיע. הבעיה היא כל כך חמורה, וצריך לפתור, והעלויות הן כל כך גבוהות ומשפיעות מאוד, עד שזה התחיל מאוד להיות שאי אפשר היום לשחק כמו שאתה משחק במשחקים הרגילים, צריך לשבת ליד השולחן בשעת חירום, איך שמנהלים משא וממן.

היו קבוצות חזקות במשק, כמו חברת חשמל, אנחנו היום נמצאים במקום אחר - - - הן עדיין חזקות. אבל עדיין מבחינת הצרכן אנחנו נמצאים במקום אחר.

ויש אפשרות גם למשא ומתן, ואנחנו צריכים ללוות עם תמריצים, גם להשקיע, גם בחקיקה. צריך לשנות את המצב. עכשיו התקופה שצריך לשנות את המצב, ולא רק אנחנו היום הולכים באיזה סוג של התמודדות ואנחנו נמצאים באותו מצב. המצב החמור שיש, הוא צריך להביא אותנו לצאת מההסדרים הרגילים שלנו ומההתנהלות הרגילה ולנהל בנוהל חירום ולהגיע לפתרונות. אפשר להגיע לפתרונות. הכנסת היום בנויה, קואליציה ואופוזיציה, היא בנויה היום דווקא עכשיו, בגלל שקורים הדברים האלה להוליך מהלכים שיכול להיות שבתקופות אחרות לא היה אפשר לעשות. אני חושב שצריך לציין את האופוזיציה שהיא בעניין הזה יכולה להיות הרבה יותר גמישה למהלכים חוקתיים ודברים של שינויים מבניים ודברים, שאנחנו יכולים לעשות את זה עכשיו ואת זה צריך לעשות. ולא היום לבוא ולריב עם ההסתדרות או מה שזה, אנחנו צריכים להתחבר אליה ולדעת שארגון העובדים, הם לא גוף שאנחנו צריכים לראות אותם כאויבים.

חבר הכנסת יעקב מרגי.

תודה לחברי הכנסת היוזמים, אני חושב שאני מצטרף לכך שהכותרת עושה עוול עם המצוקה ועושה חסד עם הרבה גורמים שהם לא פחות אחראים. ההסתדרות עם כל הכבוד, כל הכבוד לך, ציינת את כל הבעיות של המשק והכלכלה העולמית והגלובאלית,

שכחת רק לציין דבר אחד, ביושר, ביושר היית אומר: היינו צריכים לאלץ אתכם לקלוט עובדים, היינו צריכים משא ומתן כדי שתסכימו לקלוט עובדים בנמל אשדוד, 50 עובדים בקושי, כשביקשנו 150 עובדים כדי לשחרר את הפקק. אני שומע: מצב עולמי, מצב עולמי. אם הייתי מנהל יחידה כלכלית, מפעל, ואחד ממנהלי האגפים שלי יגיד לי: תשמע, השתנה המצב, השתנה המצב, ואני הייתי מקבל "פריז", הייתי מפטר אותו. זה מה שקרה שנה וחצי-שנתיים ויותר. אנחנו זועקים, אני מקיים פה דיונים, את משרד התחבורה זה לא מעניין. באחד השלבים, השרה אמרה לי: פתרנו את הבעיות, אין תורים בנמלים. אמרתי לה: מהבית אני רואה את הארובות ואת התור ואת אומרת שפתרתם? רבותי, זה פוגע בכלכלה הישראלית, אתה יכול למכור ב-0.000 מיקרון של שקל, אבל זה פוגע. זה פרמטר שמוסיף ליוקר המחייה. כן, תתגמשו. בהוראת שעה לשנה-שנתיים עד שייפתר המשבר, תגייסו עובדים. אל תפריעו. אף אחד לא אומר שאתם אויבים. אבל לפעמים אתם מגזימים. בקטע הזה של הנמלים אתם מגזימים. לא נותנים כתף, לא נחלצים תחת האלונקה. אני אומר לך אדוני היושב-ראש,

שרן, אמרת דיון קריטי, איזה קריטי? שרת התחבורה, זה מעניין אותה? היא לא יודעת אפילו שיש דיון היום. שרת הכלכלה, זה מעניין אותה? זה הליבה של הכלכלה הישראלית. זועקים היבואנים כבר שנה וחצי. משלמים הון תועפות. נתקעים בלי חומרי גלם. את מי זה מעניין? אבל מה לעשות, זה לא תופס כותרת. תאמיני לי, אני כיושב-ראש ועדת כלכלה, לא יתכן, אין נושא, אין נושא שבא לדיון בשולחן המכובד הזה, כבר ארבע פעמים, והבעיה ממשיכה ומחריפה עוד יותר. מוכרים לי פה לוקשים. תתכנסו, יש משבר? הגדולה של המוח האנושי היא להיכנס למשבר ולפתור אותו. לגייס בהוראת שעה, אף אחד לא ייקח לך תקנים. אף אחד לא ישבור לך את ההסכם הקיבוצי. זה שיש כשל כזה זה בעיה רבותי. כל רצועת החוף שלנו, כמו מגרש החנייה של איכילוב. תפתרו. יש משהו, הנציחו אותו לפני 70 שנה, תור תפעולי. זה לא קודש קודשים. תפתחו אותו, תלמדו. תייעלו את הנושא הזה. זה לא יעיל. נמל אשדוד לא יעיל. לא יעיל וצריך להכיר בזה.

ואף אחד לא רוצה לשמוע את זה. העבודה בנמלים לא יעילה. צריך להבין את זה. אנחנו משלמים בזה. וששונאים להגיע לפה, ושחברות לא רוצות לשלח לפה, זה בגלל זה.

הבעיה היא יותר חמורה מרק יוקר המחייה באופן המידי. אף אחד לא רואה את זה. זה לא מעניין אותם. ואני אומר, יום אחד צריכה ליפול הודעת סיכום קשה. אני אומר לך, אני ממליץ ומבקש,

שלושת השרים האלה: אוצר, כלכלה ותחבורה, שישימו את הפתרון. אם לא ישימו פתרון, שיבואו לדיון ויסבירו. תודה. תודה רבה, אדוני. הצטרף אלינו לזום, רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים. שלום. תודה רבה, חבר הכנסת רון כץ, יושב-ראש הוועדה, ותודה מקרב לב לחברת הכנסת השכל ולחבר הכנסת כלפון על העלאת הנושא החשוב מאוד הזה. אגיד גם שאני כמעט מצטרף לכל דבריו של חבר הכנסת מרגי, שבאמת מדבר לבו ובאמת מילה,

אני יכול לחזור על דבריו, ולכן אקצר ואגע בנושאים אחרים. קודם כל אני חייב לומר: חבריי בהסתדרות, טעיתם. תמיד צריך להילחם על זכויות עובדים,

אנחנו נמצאים פה בסיטואציה שאם הייתם מנצחים במלחמה שלכם, ובית משפט היה נותן צו מניעה, הראשונים להיפגע זה העובדים. זה העובדים במפעלים שלנו שאין חומרי גלם ולפעמים עובדים חלקית כי אין את הדבר הזה. זה המוצרים שמתייקרים, מי קונה את המוצרים? העובדים. אם תעשיות הבנייה שלנו עומדות כי אין מתכת ואין גושי גבס וכך הלאה, מדד מחירי הדירות עולה. מי קונה דירות? העובדים. ולכן אם אתם באמת בעד העובדים, תהיו איתנו. לא פוגעים בכם, התור הזה לא נגמר, התור הזה לא ייגמר. אבל בדבר אחד חשוב אני רוצה, אני חושב שדובר מספיק על הטעות של ההסתדרות, ואני שמח שבית משפט נתן לנו פה גיבוי, ואני בטוח שבאפריל ייתן צו מניעה קבוע, לא רק זמני. אבל אני רוצה לתקן את חבר הכנסת מרגי בדבר אחד: הוא ציין שלושה משרדים, אוצר, כלכלה ותחבורה. משרד האוצר ומשרד הכלכלה איתנו לגמרי, שרת הכלכלה, חלק מהעניין שבעצם נפרקה אנייה ראשונה ברציף שש בנמל הצפון, היה בגלל התערבות משרד הכלכלה ומשרד האוצר. מי שלצערי לא איתנו זה משרד התחבורה. ואני אומר עוד פעם: הוא לא איתנו כי כבר במשך חודשים הבעיה הזו קיימת. ומי נפגע מזה? המעמד הנמוך, המעמד החלש. שרת התחבורה בעיקרון מובילה מפלגה ששמה על דגלה את יוקר המחייה, את גורמת לו. ועוד מפלגת פועלים. לכן אגיד דבר אחד, כבוד היושב-ראש: אנחנו הולכים להשיק ונפרסם את זה החל מהיום, מדד חדש, מדד שבועי. אנחנו נקרא לו מדד שרת התחבורה. המדד הזה יציין פעם בשבוע, את ממוצע האניות שממתינות מחוץ לנמל ואת העלות שלהם למשק. כדי שאף אחד לא יוכל להגיד לא ידעתי, שאף אחד לא יוכל לעשות "טיק טוק" ולהגיד: אין פקקות בנמלים. כאשר המדד מראה שיש שהוא שובר שיאים ומדובר על עשרות אניות. ממשלת ישראל רוצה לפתור. משרד האוצר והכלכלה רוצים לפתור. נמלים ריקים קיימים. בית המשפט לעבודה נתן צו מניעה, אי אפשר לעצור את הפריקה ברציפים החדשים. תעשו את זה.

אבי אדרי, 70 אניות ממתינות. זה לא יאמן, זה לא יכול להיות, זה פוגע בחלשים שבחלשים. הפכתם אותנו למדינת עולם שלישי. חברי הכנסת יכולים להעיר הערות ביניים, כל השאר לא. בבקשה, אדוני. צריך לעזור לאותם אנשים קשי יום. אתם תוקפים עסקת חבילה טובה שההסתדרות הייתה צד לה כמובן. מפלגת העבודה, התראיינה היום בכל מקום לסקל עסקת חבילה טובה ומאוזנת שבאה להעלות את שכר המינימום, להוריד ולהקל על השכבות הקשות ובו בזמן היא מעלה עליהם עלויות. חברים, עד כאן. בואו נעזוב את הפופוליזם. משפט סיכום, אדוני. נעשה את הנדרש. אני רק אגיד דבר אחד: שאף אחד לא יחשוב שזאת גזרת שמים. הכול בידנו. לשמחתי נושא ההסתדרות נפתר על ידי בית המשפט לעבודה. עכשיו הכול על משרד התחבורה. ברצותם, הפקק ייגמר והמחירים ירדו והתחרות תגדל. ברצותם הפקק יישאר ואנחנו נתבע בים, יחד עם התור התפעולי של האניות. הכול ברצותם. - - - שרת התחבורה, החל מהיום יפורסם פעם בשבוע, תעקבו אחרי זה, תראו את המצב. ושכל אחד יבין מה שהוא מבין בזה. תודה רבה. רגע לפני שנמשיך עם דברי חברי הכנסת, לחברת הכנסת השכל יש שאלה למשרד התחבורה,

אני מבינה שאחת הבעיות היא ברציף שבע ושמונה, שהיום אתם מאשרים להם אך ורק פריקה של אולי אנייה אחת או שתיים. מה התפוסה המקסימלית שאתם יכולים להכיל שם כדי להביא עוד אניות לפריקה שם? ולמה לא עושים את זה? צריך לשאול את רספ"ן.

מתכוונת לרציף שבע-שמונה בנמל המפרץ?

רציף שבע-שמונה, עדיין עוד לא הופעל. למה הוא עדיין לא הופעל? בהחלטה שלכם או שהם מוכנים לפעול? במסגרת - - אתם מוכנים

מחר בבוקר, מחר בבוקר הם יכולים לעבוד.

במסגרת כתב ההסמכה וגם במסגרת החוזים שהיו במכרז ש-SIPG זכו, השטח נחלק לשניים והרציפים האלה לא מיועדים להפעלה בשלב הראשון. זאת אומרת שבגלל שאתם בעצם מסרבים לפתוח את רציפים שבע ושמונה לכניסה של אניות. את מכניסה לי מילים לפה.

חברת הכנסת שאלה שאלה, תענה לפי מה שאתה הבנת את השאלה. בקיצור, למה אתם לא חותמים להם להתחיל לעבוד? חבר הכנסת קארה, יש פה דיון ענייני. רגע, היא שאלה שאלה, תן לה תשובה. אף אחד לא מונע, לכל דבר יש את הזמן שלו, אני חוזר ואומר: הבעיה היא לא התשתיות. אנחנו מכבדים הסכמים, ואנחנו פותחים את המשק לתחרות ביחד עם שאר המשרדים. וראי שנכנסים אניות, ואני מהחלון שלי רואה מדי בוקר, ואני לא - - - כל אחד רואה מה שהוא רוצה לראות. יש מי שרואה את הנכנסים ויש מי שרואה את העומדות. תודה חבר הכנסת מרגי. ויש מי שמכבד את ההסכמים ויש מי שמפר את ההסכמים. וכשאתה מפר את ההסכמים, יש מי שעדיין דואגים לשמור על אותם ההסכמים. אני רוצה לשאול שאלה: מתי הנמלים החדשים אמורים להיכנס לעבודה באופן מלא? יש תאריך כזה? הנמלים החדשים בחיפה ובאשדוד נכנסו - - למכולות כלליות?

כולל הכול, באופן מלא? - - לעבודה לפני מספר חודשים. אושר להם לעבוד כי הם קיבלו את כתב ההסמכה המלא שמאושר על ידי שר התחבורה. אבל עכשיו אמרת שהם לא יכולים להביא מטען כללי. הם יכולים, ולראיה נכנסו אניות של מטען כללי ב - - - אחדד: לפי מה שאתם אומרים יש לך תשובה? כתב ההסמכה של החברה שמפעילה את נמל הדרום וגם של החברה שמפעילה את נמל המפרץ מאפשר לכל אחת מהחברות האלה, לתת שירותים, וקובע כשרות חובה, מתן שירותים למטעני מכולות, והוא מאפשר להם כשירות רשות, גם לתת שירותים למטען כללי. זה לשיקול דעת החברה. כרגע - - - וזה מהיום? זה כתב ההסמכה. את נמל המפרץ לפני כמה חודשים

נמל הדרום לפני כמה שבועות והם יכולים להפעיל - - - אבל למיטב ידיעתי, מאפשרים להם להביא רק שתי אניות בשבוע. לא, הם לא נותנים לך תשובה על הרציפים שבסמכותם - - - אדוני, יהיה לך זמן להתייחס. הם רק לא נותנים לך את התשובה האמתית. הבנתי. בגלל זה אנחנו מחדדים את השאלה.

תגיד שאתה מחר יכול להפעיל 1,200 מטר רציפים.

קיבלנו את התשובה. חבר הכנסת בליאק, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, הממשלה הזאת שמה לעצמה כאחת המטרות החשובות שלה את המאבק ביוקר המחיה. מדינת ישראל היא מדינה יקרה, היא הייתה יקרה לפני הקמת הממשלה הזאת, והיא יקרה עוד יותר היום. אנחנו מדברים הרבה ואנחנו בוכים על מחירי הפסטה ועל העלאת מחירי הדיור, ואין לנו שום בעיה לזרוק 50 מיליון שקל לפח כל יום. כל יום 50 מיליון שקל. למים. או למים. וההסתדרות אומרת לנו שאין שביתות אז הכול בסדר. ומשרד החבורה אומר שיש זמן לכל דבר. אבל אין לנו זמן. האזרחים שלנו נחנקים היום. לא יכול להיות דבר כזה, אנחנו רואים את התור הבלתי נגמר הזה של האניות. מדינה מתוקנת לא יכולה להתנהל כך. אני מסכים לחלוטין עם סגן השר קארה בהקשר הזה. אנחנו לא יכולים להתנהל בצורה כזאת. אני לא יודע מי אשם, אנחנו צריכים להגיע פה לעמק השווה ולפתור את הבעיה הזאת. רק שאין לנו זמן יותר. אין לנו זמן יותר ואנחנו חייבים להפעיל תחרות בנמלים ולפתור את הבעיה הזאת עכשיו.

המצב הזה פשוט בלתי נסבל. תודה רבה. תודה רבה אדוני. אני חורג ממנהגי משיטת הפינג פונג, כיוון שיושב פה חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', ואז אנחנו נחזור ישר ל - - - שר התחבורה לשעבר.

ואז נחזור למשרדים ולנציגים שהגיעו. בבקשה, חבר הכנסת סמוטריץ'. היה שר מעולה. אל תתנו ציונים לחברי הכנסת, תודה. אפילו מחמיאים. אם זה טוב אז אפשר. תודה רבה אדוני היושב-ראש, אני רוצה קודם כל להישען על דברי קודמיי, בין השאר חבר הכנסת מקלב, בסוף זו סוגיה מורכבת מאוד,

עם הרבה מאוד פרטים. ובעיקר, מה שאמר חבר הכנסת מרגי, אני יכול לומר מהחוויה שלי מתקופה קצרה מאוד כשר תחבורה, גם הייתה תקופה של תור תפעולי גדול מדי והייתי עושה כל בוקר דיון סטטוס בעניין. זה בהחלט פתיר. אני רוצה אולי עכשיו לתת שתיים-שלוש נקודות קטנטנות. אבל זה לא משהו שהוא לא פתיר, אבל צריך לנהל אותו. כנראה שלא נשנה ביום אחד את יחסי העבודה במדינת ישראל. זה נורא נחמד, לדבר בפופוליזם גדול, בסוף זה הכול שאלות של איזונים. בסך הכול הרפורמה שבוצעה בנמלים פותחת אותם לתחרות. המצב היום הרבה יותר טוב מאשר המצב שהיה בעבר.

דברים נעשים לאט, ואני מוכרח לומר שכשאני נכנסתי וזה היה עוד בשלהי המשאים ומתנים, לא את הכול אהבתי, בחלק התערבתי ובחלק כבר לא יכולתי להתערב. אבל כנראה שלא נהפוך את הכול ביום אחד ואני ממש מסכים עם האמירה שההסתדרות היא לא אויב. מצד שני, אני חושב שפה יריתם לעצמכם ברגל. אי אפשר להתווכח עם זה שמה שקורה, בוודאי בנמל אשדוד, הוא לא תקין,

זה לא מקצועי, זה לא משרת בסוף את הנמל. ואם הנמל לא יהיה רווחי וכלכלי, אתם יכולים לדחוק את הקץ טיפה, בסוף תפתח תחרות מלאה. ואם הוא לא יהיה כלכלי אז הוא לא יחזיק מעמד כלכלית, אם הוא לא יחזיק מעמד העובדים ילכו הביתה. ולא חשוב על איזה הסכמים הם יחתמו ואיזה תנאים מיטביים יותר או פחות יהיו להם בתוך ההסכמים. וכמו שאמרו בהתאחדות התעשיינים: בסופו של דבר, אל תשכחו שאתם לא מייצגים רק את עובדי הנמלים שהם מהעובדים היותר חזקים במשק. אתם אמורים לייצג הרבה מאוד עובדים אחרים שנפגעים מהפגיעה הזאת בשרשרת. בקיצור, בסוף זאת שאלה של איזונים. אני ממש מסכים, שרת התחבורה צריכה להיכנס לאירוע הזה בצורה הרבה יותר משמעותית. ולהיכנס,

מתחת לעור, לתוך הוורידים של התהליך הזה. ואפשר לפתור אותו בכמה צעדים שאפשר להגיע לגביהם להבנה. מה שאני רוצה להציע באופן מידי, אדוני היושב-ראש,

מי שערוך היום הכי טוב והכי מקצועי ושלא ייעלבו חס וחלילה שני הנמלים החדשים, אבל הם עדיין בשלבי הרצה זה מספנות ישראל.

שבכלום תשתית וכלום כוח אדם יצר בתחום המטען הכללי, זאת תחום המומחיות המיוחדת שלו, אני לא יודע מה קורה עם המסוע של הגרעינים בנמל אשדוד עובד?

גם זה תהליך שלקח הרבה יותר מדי זמן. מי שרוצה לראות כיצד במטען כללי, צריך מילה אחת הקדמה, באמת נורא קשה לפרוק מטען כללי. מכולות זה מנופים הכול עובד בצורה מסודרת מאוד. גם הנמלים הישנים השתדרגו מאוד מבחינה טכנולוגית בהקשרים האלה, ובוודאי הנמלים החדשים. פריקה של מטען כללי, בסוף היא פריקה "טיפשה". מורידים את המנוף עם השרשראות, יורדים למטה עובדים, קושרים את זה עם הכפפות על הידיים, ובטח בגרעינים זה עדיין עם מחפרון שנכנס לתוך האנייה ומעמיס. מספנות ישראל הצליחו לייצר אוטומציה מדהימה לתהליך הזה של מטען כללי. הם עושים מהר מאוד.

משלב האנייה ועד שלב המשאית שיוצאת החוצה. מה שאני רוצה להציע באופן מידי בכדי להתמודד עם המשבר הנוכחי, גם אם זה זמנית תגדילו את כתב ההסמכה של מספנות, הם הרי מוגבלים היום בגלל כל מיני הסכמי עבר ל-5%. תגדילו להם כרגע את התקרה, זה משהו שבעיני יעבוד הרבה יותר מהר. אפשר להזיז אניות לשם. זה הרבה יותר זול. גם השינוע שצריך אחר כך לשנע את המשאיות מצפון לדרום. אני לא יודע אם המשרד עדיין ממשיך עם הפרויקט של עידוד נסיעת משאיות בלילה,

בהנחה שהפרויקט עוד עובד, אז תגדילו את ה - - - לאן המשאיות ייסעו, צריך גם לתת להם רציפים.

חבר הכנסת סמוטריץ', מילים אחרונות לסיום בבקשה.

התהליך מול הנמלים החדשים, ואני ודאי חסיד גדול של לשחרר להם את החסמים ולתת להם לעבוד כמה שיותר מהר,

אנחנו גם אנשי חוק ובמדינת חוק מכבדים הסכמים. נורא נחמד לבוא רגע ולהגיד: יאללה, בואו נזרוק את כל מה שנעשה כאן בעשר השנים האחרונות זה קצת יותר מורכב. אפשר וצריך לקדם.

מותר גם לשנות הסכמים שנחתמו, בוודאי אם אנחנו רואים שזה לא - - - מותר גם להיכנס מתחת לאלונקה. את זה אמרתי להסתדרות קודם. אני הסכמתי עם דבריך, פתחתי בזה שאני חותם על כל דבריך.

מה שאני מציע מידית, לשקול להכניס את זה בהודעת הסיכום. מעבר לזה שהשרה צריכה להיכנס לזה הרבה יותר לעומק, לעשות על זה דיוני סטטוס יומיים, ולראות איפה הבעיות ולפתור אותם ברמת פרט. לשחרר כרגע את החסם ואת כתב ההסמכה למספנות. הם אלה שלמיטב ידיעתי, ערוכים הכי מהר לקלוט עכשיו הרספ"ן, תקן אותי אם אני טועה כמה שיותר אניות מטען כללי ולטפל בהם מאוד מהר ולשלוח אותם וכך נפתור את הפקק הנוכחי. כשנחזור למצב נורמלי, אפשר יהיה לטפל בזה באופן מערכתי. בוקר טוב, ברשותכם, אמר חבר הכנסת סמוטריץ', הוא ירכב על מה שאמרו קודם, אז אני חייב לעשות טיפה סדר הגם שזה לא תפקידי. דבר ראשון, יש מטען כללי ויש מטען במכולות, וגם המכולות סובלות. חשוב להגיד באמירה קצרה שיש היום לא מעט מטען כללי - - - סובלות פחות.

אבל חשוב להגיד, חבר הכנסת מרגי, שגם הם - - - גם הם סובלות אבל סובלות פחות.

סובלות בהמתנות, ובגלל זה אני רוצה להגיד שלא המדד היחיד הוא כמה אניות עומדות, כי יש לא מעט מטען כללי היום שהיה בעבר מטען במכולות. הוא עבר עכשיו למטען כללי בעקבות המשבר העולמי הזה

ואני רוצה להמשיך את מה שהתחיל דווקא חבר הכנסת כלפון, בזה שבואו נגיד איך אנחנו יכולים לפתור את המצב עכשיו בארץ.

אנחנו לא יכולים כרגע לפתור את המצב בעולם, אבל בארץ אפשר. אגיד לכם עכשיו שני מושגים שאנחנו מדברים בהם בעבודה היומיומית: אחד נקרא "ידיים". ידיים זה קבוצה של אנשים שמטפלת באנייה. והשני זה ציוד. הפתרון שלנו הוא שיהיה מספיק ידיים ויהיה מספיק ציוד לפרוק את האניות. גם רציפים, יש לנו מספיק משאבים. חברת צים מברכת מאוד את כל היוזמה של המדינה והממשלה לתחרות בנמלים והקמת שני הנמלים החדשים. אבל אמרתם נכון, ייקח זמן עד שהנמלים החדשים יהיו פעילים ברמה של יעילות גבוהה. וכרגע הפתרון, אם היום נמל אשדוד פתח הבוקר עשר "ידיים", עשרה צוותים לטיפול באניית מכולה. אבל כשתגיע שעת הצוהריים ותגיע שעת הלילה, הוא ירד לארבע, לחמש ולשש "ידיים", אז אין פה ניצול משאבים. וכשהוא יגיע ללילה, והמנוף הראשון שיתקלקל, יגידו שאין טכנאי שיתקן אותו, אין פה ניצול משאבים. אנחנו צריכים להגיע למצב שכל ה"ידיים" האלה עובדות וגם אנחנו נקלוט - - - יש מילת קסם אחת יעילות, התייעלות.

אגיד לך, אני בא מחברה פרטית, מחברה מסחרית. כשאני מדבר עם לקוח, הוא לא יגיד לי כמה עובדים לשים, הוא יגיד לי מה מדד השירות שהוא רוצה. אני רוצה להגיד לנמל חיפה או לנמל אשדוד אני רוצה להביא אנייה ולפרוק 1,000 מכולות. הנמל יבוא ויגיד לי: אתה יכול לפרוק 800. אגיד לו: מה אני אעשה עם עוד 200, איפה אני אפרוק אותם?

מה אני אעשה איתם? זה היבוא למדינת ישראל, זה הייצוא מפה. זה הריקות שדיברנו עליהם. יעילות.

ובאותו נושא, נמצא רלי נורמנד. מנכ"ל קמור ספנות. כן זה אני.

אני רואה שחברי הכנסת באמת מכירים את המטריה. חבל ששרת התחבורה לא פה. היא מתעלמת מהאנשים הכי מנוסים של מדינת ישראל: אוריאל לין, ד"ר יורם זבה. איננו מצליחים. מר סמוטריץ' הוא לא איש קל. הוא היה כועס עלינו וצועק אלינו, אבל הוא למד את העניין.

אתה גם יודע לצעוק. צריך לגייס את משרד התחבורה, את שרת התחבורה ואת המנכ"לית. יש 1,200 מטר רציפים. אפשר לתת את זה לרציף של הסינים, שמייצג מר צוקרמן. אפשר לתת את זה למספנות ישראל. אפשר לתת את זה לקבלנים חיצוניים. ואז את כל אניות הברזל להביא - - - מה אתה בעצם מציע? א' להוסיף 200, 300, עובדים באשדוד. להגן על העובדים בהוראת שעה לשנה שנתיים, עד שהצפיפות תיגמר. אין טעם לפגוע בעובדים ואין טעם להיכנס לשביתות. כמו שמר אבני אומר: לעבוד, להוסיף עוד 50 "ידיים" ביום. בחודש אפשר לפתור את הבעיה. להכריח, ועל זה אולי כן יש לי ויכוח עם ההסתדרות, ולהביא עובדים לנמל אשדוד. ולהגיד לגברת האוזמן, שבטח תהרוג אותי, יש לך הסכם עם בתי המלאכה שהוסכם הסכם טוב,

עם ישראל יכול לשלם היום מיליון טון עומדים בחוץ. זה מיליון דולר דמי השהייה שאנחנו משלמים לכל יום. 300 מיליון דולר לשנה. 300 עובדים שיתווספו לנמל אשדוד ב-15,000, 20,000 שקל לחודש, אולי 50 מיליון דולר לשנה. עוד 300 משפחות שתהיה להן משכורת טובה, והאנשים החלשים לחם, תבואה, זה מחיר מטרה. כאשר אניית תבואה משלמת 1.5 מיליון דולר דמי השהייה, אנחנו משלמים את זה בלחם, בחלב, בעוף. סך הכול אם את ה - - - וזה בעיה של משרד התחבורה, נכון שיש הסכמים ויש תחרות, אבל אפשר בהוראת שעה - - - בעידן הקורונה שינינו פה חוקי יסוד.

כמו שחברי הכנסת אומרים, א' בהוראת שעה לשחרר מיד את כל הרציפים לעבודה.

לגייס עובדים בנמל אשדוד.

להכריח את הדירקטוריון של נמל אשדוד לחתום על הסכם בתי המלאכה, בטח מר אדרי יודע את זה. יש הסכם כתוב. לתת להם יותר כסף, לא יקרה שום דבר. יתנו להם כסף, אבל כל הציוד יעבוד 24/7. תודה רבה אדוני. רק עוד מילה אחת מר אדרי, לזכותו יאמר, היה את מודל ארקיע. מודל ששיתפו את העובדים. אפשר לבנות איזושהי מערכת, אולי כמו מודל ארקיע בנמל אשדוד, ולאפשר לעובדים להיות חלק. וזה לא - - - באשדוד העובדים חלק גם עכשיו, יש שמה 13 ועדים, כל עובד שני הוא גם חבר ועד.

אני רק רוצה לומר שאם מדינת ישראל תשלם עוד קצת משכורות, הרווח הוא בין מיליון דולר ל-300 מיליון דולר. זה שולי. תודה רבה. נמצא איתנו, תם פרומוביץ', ראש ענף תחבורה בארגון כוח לעובדים. תודה רבה אדוני היושב-ראש, העשייה והכוונה של הוועדה מבורכת מאוד בנושא יוקר המחייה. יש יוקר מחייה, הוא נגרם כמו שהדוברים לפני אמרו על ידי הרבה יותר גורמים חיצוניים מאשר גורמים שאנחנו יכולים לשים עליהם את האצבע כאן בתוך הארץ. התשובה ליוקר המחייה כמו בכל מקום אחר בעולם, והמון מחקרים מראים את זה, היא דווקא התאגדות של עובדים. ככל שעובדים יותר מאוגדים כך מדד אי השוויון במדינות הנבחנות קטן. ככל שכמות העובדים המאוגדים קטנה יותר, כך מדד אי השוויון גדול יותר. ברשותך, אני רוצה לכוון אותך את התאוריות אני מכיר בפועל יש לנו בעיה: כרגע הנמל לא יעיל. מה אתם אומרים? להאשים את העובדים במשבר הזה זה פשוט לתת יד לכוחות גדולים שרוצים להשתמש - - - - - - שלא תתבלבל, אנחנו לא עם אביר קארה. חברים, אף אחד לא מאשים את העובדים. זה לא נכון שאף אחד לא מאשים את עובדים. מר פרומוביץ, אני רוצה לחדד זה לא נאום לאומה.

אין פה אף אחד שהוא נגד העובדים. חבר הכנסת קארה. אף אחד לא נגד העובדים. כשיושב-ראש ההסתדרות הלאומית אומר שהוא בעד להגביל את זכות השביתה בגלל האירוע הזה - - - בטח, הגיע הזמן להגביל את זכות השביתה בשירותים חיוניים. סיימת לדבר, תודה רבה. בזבזת את הזמן שלך לריק, במקום לשמור על העובדים. תודה רבה, סיימנו. - - - סיכוי לעובדים. סיימנו, אני לא רוצה להוציא אותך. פשוט שתתמכו בעובדים - - - כדאי לשמוע אותו, הוא גם עשה שפם כמו של עמיר פרץ. - - - ככה אפשר לטפל ביוקר המחייה - - - אדוני, בבקשה תצא החוצה, תודה רבה. בואו נמשיך, בואו נשמע את משרדי הממשלה. יצחק בלומנטל, מנכ"ל חברת נמלי ישראל.

משום שאנחנו באמת נמצאים במצב חירום לאומי בכל מה שקשור לזמני המתנות של האניות בנמלים. המצב הוא, לפחות בנמלים הממשלתיים, שהאניות עומדות ברציפים ולמעשה לא פורקים אותם. אני יכול לתת דוגמה מאירוע שהיה בשבוע שעבר, היה דיון כזה, נמל חיפה, שבע אניות עומדות ברציף,